בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, חודש טוב, חנוכה שמח. כל הברכות יש לנו בבוקר הזה. אני מקווה שהיום שלנו יהיה יום מבורך בעבודה שנעשה כאן.

אני לא בא כאן להגן על הוט,

או על גופים כאלה ואחרים שנמצאים כאן בוועדה. אנחנו במלחמת עולם מולם בשוטף מבחינת מערכות היחסים. אני ממליץ לכל מי שהתאמן בבית בלהתנשא עלינו, שיוריד אוקטבה, אני אומר זאת בצורה מאוד מאוד ברורה.

זה נראה הבסיס של הבסיס.

מאפשרים הליך שבו תהיה פנייה לאותו אדם שפרסם: או שאתה מסיר, או שאתה משלם. זה לא עובד

ישראל חתומה על שתי אמנות בעניין זכות יוצרים. האמנה הזאת חייבה את ישראל - היא באה לידי ביטוי בחוק זכות יוצרים החדש ובחוק הישן - להכיר בזכות היוצרים, לתת הגנה ליוצר על היצירה שלו. אין בשום אמנה בינלאומית התחייבות לפיצויים ללא הוכחת נזק. זאת הייתה ההכרה

כשאני מלמד אני אומר לתלמידים שהנחת העבודה צריכה להיות שהיצירה מוגנת, אבל זו לא בהכרח הנחת העבודה של המשתמשים מהציבור הרחב שחושבים שאם אפשר טכנית להעתיק אז מותר".

יש המון תביעות של צלמים נגד כל מיני גורמים, מסחריים ופרטיים. הרבה מסתיימות בפשרה מתחת לרדאר, חלקן מגיעות לבית

או הרשה לאחר להעמיד לרשות הציבור יצירה

לא יחולו הוראות סעיף 56 אף עם העמדה כאמור מהווה הפרה של זכות יוצרים, ובלבד שהפרת הזכות הייתה שלא למטרה עסקית והמפר חדל מההפרה בתוך זמן סביר לאחר שקיבל

אני אעשה את הגילוי הנאות היותר חשוב,

אני מניח שכמה אנשים בחדר הזה יודעים שאני סוציאליסט. השקפת העולם שלי מתייחסת לזכויות הקניין

עדיף לנו הילדים החולים באפריקה על פני

אני אומר את זה באופן חד משמעי. אני חושב שזו העמדה העקרונית, המוסרית,

של חבר הכנסת קיש הוא תיקון נכון. הוא בא ואומר שלאותם מקרים שהם ללא כוונת רווח צריך להגיד שיבקשו אישור או שיסירו את זה. עדיין

בתוך עמנו אנחנו חיים. אני באה מהאקדמיה.

אנחנו עוברים היום לעולם מקוון, לעולם שמעניק את הידע ומשתף.

אני כן חושבת שצריכה להיות הבחנה בין פרטי לציבורי, אבל במקום שאין נזק כלכלי צריך

גם הנתבע יצטרך להביא חוות דעת מומחה על כך שלא נגרם נזק, או על כך שהנזק הוא נמוך מאוד. בית המשפט יצטרך למנות מומחה מטעמו שיעריך מה הנזק

עמדנו פה שלושה ח"כים כשהוא הגיע לכאן בכיסא גלגלים. על התמונה שהעוזרים שלי צילמו - כנראה גם "פלאש 90" - והעלינו לפייסבוק חטפתי תביעה. אתה מדבר איתי על פרס, על שימוש

העמדה שלי היא לא עמדת לשכת עורכי הדין, אני בא כוח "פלאש 90". אני אומר לכם, שני הנציגים של "פלאש 90", יהיה תיקון. אין איזון מושלם.

אני לא רוצה ללכת למחוזות האלה, אני רוצה למצוא את נקודת האיזון. עד הדיון הבא - ראית את ההצעה כפי שמונחת כאן בפנינו - עזרו לנו להוציא תוצאה טובה מתחת ידינו.

לנסות להפוך את חברי הכנסת לחבורה שדוהרת עכשיו בג'ונגל לדרוס צלמים,

אני גם לא אאפשר

צריך לעשות את זה, כמו שאמרת אדוני היושב-ראש,

אני חושב שעיון בסעיף עצמו על היבטיו השונים ועל הדקויות שבו יצליח להוביל לתוצאה מאוזנת

שיכול להיות שצריך להחריג מהתחולה של הסעיף הזה.

הסעיף מגדיר ששימוש שיהיה פטור מפיצוי בלא הוכחת נזק הוא שימוש שלא למטרה עסקית. אנחנו מציעים לשקול לכתוב את המילים "שאין לו מטרה מסחרית". דיברנו על

אני רוצה להסביר מדוע השתמשנו במילים האלו. אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה שמופיעה בחוק עצמו. כותרת השוליים של סעיף 15 לחוק זכות יוצרים היא: "העמדה לרשות הציבור". הוא מסביר מה זו העמדה לרשות הציבור. העמדה לרשות הציבור

על בעל הזכות תהיה האחריות להוכיח את הנזקים שנגרמו לו. התכלית של הסעיף הזה היא ההכרה בחשיבות

שלשם מילוי תפקידם הציבורי הם צריכים לעשות שימוש בקניין רוחני מסוגים

צריך לזכור שאנחנו כמערכת עושים את הכל על מנת למנוע הפרות, בכלל זה הדרכות והטמעות לבעלי תפקידים שונים בנושאי ספרי לימוד, בנושאי מערכות פדגוגיות של המזכירות

צריך לזכור שרוב החומרים שארכיון המדינה מתעסק בהם הם חומרים מאוד ישנים.

אנחנו צריכים לעשות בדיקות, כאשר לא תמיד ברור מי בעל הזכויות, לא תמיד ניתן לברר

כשמסתכלים על המאה ה-20, הרוב המכריע של כל היצירות של המאה ה-20 אינן בעלות ערך כלכלי, בין אם משום שמלכתחילה הן לא נוצרו למטרה כזו - אלפי מכתבים בארכיונים אישיים,

אם זה הולך למקומות אחרים, זה פוגע פגיעה ישירה בבעלי זכות הקניין.

אנחנו לא טייקונים, אנחנו לא חברות ענק, אנחנו לא חברות בינלאומיות, אנחנו מייצגים אנשים עם שם פרטי

כשבן אדם כותב מאמר, הוא נכנס לתוך מסגרת מאוד ברורה. גם בבתי ספר צריך לעשות את ההבחנה. תחום בית הספר הוא לא סוג של הנפת דגל שמרגע זה כל מה שנכנס בשעריו אפשר לעשות. חייבת להיות הבחנה בין זה שזה עניין מסחרי,

לבין הרצאה שבה מורה מביא לשם המחשה בכיתה. אותו דבר בספרייה הלאומית, אותו דבר

מרשויות המדינה, מאגרים שהם מראש פתוחים, פומביים. כל המטרה היא להנגישם לציבור. אנחנו מנגישים מידע של הכנסת.

בזה שהספרייה הלאומית מבקשת

מבקשת להעלות כל דבר שהיא רוצה, אין לכם מושג איזה הרס תרבותי אתם גורמים. מאז שהכניסו את סעיפי השימוש ההוגן האוניברסיטאות בישראל גונבות לי את כל הספרים. הרבה ספרים מאוד טובים שמציעים לי

להרבה דברים יש מקור שצריך לקבל הכנסה. כל העניין וכל הדיבור פה צריך להתמקד בכך שזו סחורה, שזה שייך לאנשים, שזה שייך לעובדים שמייצרים את זה. זה סרט שאדם עשה והעסיק עשרות עובדים שהוא יקרה.

אני מניח שבספריות ובארכיונים השונים הנושא הזה נמצא על סדר היום. לא תמיד הם יכולים להגיע למקור בחומרים מסוימים. מה אתה עושה? אתה פוגע ביכולת

אני אתחיל בעניין הבקשה להוסיף אתרי אינטרנט שמופעלים על ידי מלכ"רים. אנחנו חושבים שלא יהיה נכון להוסיף הרחבה כזאת,

לגבי לתת הסמכה לשר לקבוע בתקנות אתרים ספציפיים שייהנו

בחוקים הקודמים עבדנו בפינצטה,

אני רוצה, מכיוון שאני לא משפטן וגם לא חבר כנסת, לעשות רדוקציה של הדברים המעניינים שנאמרו כאן על ידי אנשים שכוונתם לגמרי

אני עוד זוכר עולם שבו אמרו שצריך לקרוא עברית. הייתה מלחמה על עצם העובדה שאנחנו נקרא סופרים ישראלים,

זה לא יקרה. כולנו נבין שכולם צריכים להתפרנס מהעסק, שכל אחד צריך לקבל את הנתח הנכון שלו בתוך התהליך הזה. זה מה שאני רוצה לייצר

אני בא אליו ואומר לו: אדוני,

עלות ההפקה והכסף שהתגלגל סביב ההפקה הזאת הוא בין 10 ל-16 אלף שקלים. בשביל 200 השקלים האלה אני עכשיו אתבע אותו? אם אני אתבע אותו, הוא יגיד

הדיון מאוד ספציפי.

כשגיגלתי צפייה פיראטית באינטרנט, שמעתי נציג של פרטנר מסביר איך אפשר לגנוב תכנים של הוט.

כל הגופים פה הבהירו לנו בצורה הכי ברורה שהם לא יכולים בלי הרשת. הם לא יכולים, כי זה העולם. הם חייבים להעלות תמונות, הם חייבים להעלות מאמרים,

זה הסעיף שאנחנו מדברים עליו. זה נכון שהוא משיק לוויכוחים יותר עקרוניים, אבל אני לא רוצה שהציבור שצופה בנו יחשוב שעכשיו הוויכוח

אין ויכוח

בא המחוקק ותיקן את זה ל-100 אלף שקל.

אני חושבת שזה לא בסדר. אני חושבת שגופים גדולים שיושבים פה, כמו הספרייה הלאומית ואחרים, צריכים להקים מחלקת זכויות יוצרים שתחפש את הזכויות, בדיוק כמו שיש לאוניברסיטה הפתוחה,

אפילו בתיעוד של זכויות בעלי יוצרים שמצאנו במאגר פתוח לכל, במאגר המו"לים הישראלי שכולם יכולים להשתמש בו - כל פעם שאנחנו מזהים בעל זכויות יוצרים אנחנו תורמים את הידע הזה לעולם - אנחנו יכולים להגיד בוודאות

כשהדיונים בחוק של 2007 עסקו בפיצוי ללא הוכחת נזק,

אל מול רכיב הרתעתי שנותן עונש על פעולה. יושב ראש הוועדה דאז כחלון

לקריאה שנייה ושלישית

כולם רואים מה קורה בבתי משפט. אגב, זאת בעיה בינלאומית, זו לא רק בעיה בישראל. את הבעיה הזאת של צלמים יש בארצות אחרות. מי שיחפש במאגרים של

אני יכול להעיד על עצמי שהפנייה שלי לשרת המשפטים

אם אתה שואל אותי, אני כבר יודע איפה אני נמצא בתהליך הזה. שמענו את אבי נשר, שמענו את